בוקר טוב לכולם, ברוכים המצטרפים, כפי שאתם רואים,

הייתי צריך להיאבק איתם קשות כדי שילכו לישון ויצברו כוח. הם עמדו פה בתור לחדר הוועדה. האמת היא שסיימנו את המליאה הסוערת הרבה אחרי זמן קריאת שמע של

יש כבר מנגנונים שבודקים באופן פרטני הכנסות של אנשים ואת היכולת שלהם לשלם. לא אמור להיות שום הבדל בהליכים האלה,

אלה הליכים שנועדו במיוחד במיוחד לאוכלוסיות החייבים, כדי לפתוח להם דף חדש ולאפשר להם חיים ללא חובות. אז אם פה לא בודקים פרטנית, אני לא יודעת איפה כן. צריך לבדוק פרטנית. אני יודעת שזה עולה כסף, ואני אתחבר לדברים של שיושב-ראש הוועדה אמר בהתחלה לממש זכויות אדם ולסייע לאנשים שיחיו בכבוד, אלה דברים שעולים כסף. המדינה חייבת להכניס את היד לכיס ולממן את הדברים האלה, אם יש צורך בהשלמות כספים. ניתוח פרטני זה דבר חשוב. תודה. תודה רבה. הדברים האלה ניצבים לפתחכם בתוך הדיון והתהליך. אני חייבת להגיד שסוגיית חסרי המעמד לא הייתה בסקופ, אבל ממילא, ברגע שיימצא פתרון לזכאי סיוע משפטי, זה ייתן מענה גם לאחרים.

אני אשמח אם הארגונים המעורבים שניים מהם מיוצגים אנא, ראו בשלושת החודשים הללו פרק זמן שבו, אם יש עוד סוגיות שנעלמו מעיני הממשלה, הציפו אותן. אני בטוח שהדברים יישמעו בנפש חפצה. אני מבקש גם בהקשר הזה לומר שההערה שנאמרה על ידי בקי, לגבי האגרה לפתיחת חוב או לתביעת חוב הרבה פעמים אנשים נקלעים לחובות, מכיוון שאחרים חייבים להם. זה נכון, וזאת טענה שכשלעצמה היא שובת לב, כי ודאי לא היית רוצה לחסום מישהו מלהגיע.

הטענה היא טענה כללית, והיא לא נתמכת בפרופיל - - - בסדר גמור. לכן אני אומר שוב, שתקנה קבועה היא בסך הכול תקנה קבועה. בשלושת החודשים הללו, אם תציפו באמת סוגיה שהיא לא תיאורטית אלא דבר מעשי אני סומך על דבריכם שמגיעים לפתחכם מספיק דוגמאות גם אם זאת תקנה קבועה, אפשר לבקש לתקן בעוד שלושה חודשים, כשתחזרו לכאן. אדוני היושב-ראש, כשאנחנו מדברים על זכויות חוקתיות, הזכות לנגישות לבתי משפט והזכות לגשת לערכאות, זה חשוב מאוד במיוחד לשכבות החלשות. הרי כל מטרת חוק חדלות פירעון היא גם שיקום כלכלי,

אסור לשכוח אפילו לרגע, שהמטרה שלנו היא להוציא מהבוץ אנשים שהסתבכו, ושהם יפתחו דף חדש בחייהם.

אני מברך על הורדת האגרה ל-1,400 שקל, ואנחנו נקבל הסברים לגבי שאר הדברים שעלו כאן. גם הנושא של חסרי מעמד חשוב מאוד. אם זה היה בהוראת קבע, הייתי מתנגד.

אני חושב שאם זה היה מגיע בהוראת קבע, התקנות לא היו מובאות לוועדה לאישור. אם זאת הוראת שעה לשלושה חודשים, אני חושב שהתקופה לא ארוכה מדי. תבואו עם הסדר שנותן מענה לכל השאלות, ובמיוחד לסוגיה שמפריעה לנו. גם אני וגם היושב-ראש אמרנו שאם סעיף 4 יישאר באותה מתכונת,

ראינו בניירות העמדה, שמדובר בקושי משפטי וחוקתי. אנחנו לא רוצים להגיע לפה. תבואו אלינו עם פתרונות כדי שנוכל לאשר את זה. בסדר גמור. ניגש להקראה של התקנות ולאישורן, בבקשה. תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021. בתוקף סמכותי לפי סעיף 356(3) לחוק חדלות פירעון, באישור שר האוצר על פי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון הכותרת. הנוסח שבפניכם הוא נוסח משולב, והבקשה היא להגיד כך: בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי אגרות, בכותרת, המילים "הוראת שעה" יימחקו. כל הדבר הזה הופך להוראת קבע. בתקנה 1 לפי הנוסח המשולב, ההגדרה הראשונה היא בקשה. זאת הוראה שבה הופכים הוראת קבע, הליך או בקשה, לפי העניין, כמפורט בטור א' בתוספת. עכשיו יש בקשה להוסיף לתוך ההגדרה הזאת הגדרה נוספת. אחרי ההגדרה בקשה, יבוא: "ועדה ציבורית, ועדה ציבורית ליחידים, ועדה ציבורית לתאגידים, רשימת נאמנים כהגדרתם בתקנות גיבוש רשימת נאמנים. הם מבקשים להוסיף הגדרה נוספת: תקנות גיבוש רשימת נאמנים תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים, התשפ"א-2021. ביטול תקנה 4 כשנדבר על תקנה 4, אני אסביר גם על זה. אני אקריא: תקנה 4 לתקנות העיקריות בטלה. בנוסח המקורי שהועבר משר המפשטים, ביקשו להוסיף כאן את תקנה 4א. חזרנו בנו מהדרישה הזאת.

ברשותך, לא נידרש לזה. לאחר מכן, אני מקריאה את תקנה 2. זאת תקנה שבעצם הופכת היום להוראת קבע: בעד בקשות כמפורט בטור א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטוב ב' לצידם. כאמור, זאת ההוראה הכללית שקובעת את החובה לתשלום האגרה. דיברנו על הפחתה מ-1,600 ל-1,400. תקנה 3 גם היא הופכת להוראת קבע: בקשה שלא שולמה בעדה אגרה, לא יזכה את הגורם הדן בבקשה שנקבעה לה אגרה, לפי תקנות אלה, לבקשה, אלא אם כן שולמה האגרה החלה, או שהמבקש פטור מתשלום האגרה, למעט אם נאמר אחרת בתקנות אלה. תקנה 4 התקנה הזאת נשארת כהוראת שעה: חובת תשלום אגרה, החלה על חייב שמייצגת לשכת סיוע משפטי. האגרה חלה על בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד, שמייצג עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו, תשלום מנכסי קופת הנשייה, ויראו אותה כהוצאות הליכי חדלות הפירעון לפי סעיף 233 לחוק. אין בנכסי קופת הנשייה כדי לשלם את האגרה,

היחיד פטור מתשלום החלק החסר. ההוראה הזאת, יחד עם ההוראה שקראתי קודם, שאומרת שתקנה 4 לתקנות העיקריות בטלה, ויחד עם הוראת שעה שמבקשים להוסיף בסוף החוק יש לנו הוראת תחילה,

תחילתה של תקנה 3 ביום ט' בחשון התשפ"ב, 15 באוקטובר 2021. זה אומר שכל תקנה 4 תקפה מעכשיו לעוד שלושה חודשים, ובעוד שלושה חודשים היא בטלה. קצת יותר משלושה, עד ה-15 באוקטובר. זה יהיה, כמובן, באמצע דיוני התקציב. אז משרד האוצר יידע בדיוק כמה כסף יש לו. את הדיון המהותי בתקנה 4 עשינו. אני מקריאה את תקנות 5 ו-6 ברצף. שתי התקנות האלה הופכות להוראת קבע, ויש תוספת מסוימת בתקנה 6, שמבקשים להוסיף. אגרה בעד ניהול ההליך. 5. בעד ניהול הליכים לפי החוק, ישולם מנכסי קופת הנשייה לממונה, סכום השווה לשיעור של 20% משכר הטרחה של נאמן או מנהל ההסדר,

שימונו בהליך כאמור. בעד ניהול הליכים המתנהלים בפני רשם ההוצאה לפועל, ישולם הסכום האמור למערכת ההוצאה לפועל. פטור מאגרה. 6. א. המנויים בתקנה 19א(1) עד (3) ו-(5) עד (7) לתקנות בתי המשפט (אגרות), פטורים מחובת תשלום אגרה לפי תקנות אלה.

חובת תשלום אגרה בעד הגשת תביעת חוב, כאמור בפרט 2 בתוספת, לא יחול על תביעת חוב בשל שכר עבודה, כהגדרתו בחוק הגנת השכר, ופיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים. בנוסף, התיקון שהם מבקשים להוסיף בתקנה 6א לתקנות העיקריות: אחרי תשלום אגרה, יבוא "החלה עליהם". אתם רוצים להסביר ממש בקצרה? זה תיקון מבהיר. בהזדמנות הזאת, שבאנו לכאן, ביקשנו להוסיף את המילים האלה, כדי שלא יהיה כל ספק. המצב המשפטי כבר היום הוא כזה, שכאשר אדם מיוצג על ידי הסיוע המשפטי, ובבואו לפתוח את ההליך, לא משלם אגרה לפי תקנה 6א. לפי תקנה 4, שכבר עברנו עליה, שם נמצא ההסדר המשלים, האגרה תשולם מתוך נכסי קופת הנשייה, ככל שיש שם מספיק כסף לשלם אותה. האם הניסוח של התחילה, שאומר: תחילתה של תקנה 3 ביום ט' חשון, 15 באוקטובר, ותקנה 4 לתקנות העיקריות בטלה, לא מבטל את סעיף הפטור? לא, זה במשולב. זה ענייני נסחות ואיך בונים את הוראת השעה, לכן נאלצנו לעשות זאת כך. המשמעות המשפטית, אלא אם נבוא לפני ה-15 ונתקן, היא שהביטול ייכנס לתוקף ב-15 באוקטובר. יש שרשור בין 4 ל-3? לא. 3 זה המספר בתיקון לתקנות, שמפנה ל-4 בתקנות העיקריות. המשמעות המשפטית היא, ש-4 בתקנות הקיימות היום ממשיכה לחול, והביטול שלה ייכנס לתוקף ב-15 באוקטובר, מתוך הנחה שאנחנו לא מתכוונים להגיע לביטול שלה, אלא לתקן לפני כן. אנחנו סומכים עליכם ברמה הניסוחית. זאת הייתה שאלה של עורכת הדין דבי גילד חיו.

ממשיכה בהקראה. תיקון תקנה 7. תקנה 7 מדברת על החזר אגרה, ואומרת כך: "חזר יחיד מבקשתו לצו לפתיחת הליכים בהליך בפני הממונה, בטרם ניתן צו לפתיחת הליכים, תוחזר מחצית האגרה ששילם". זה בדומה למה שיש באגרות בבית המשפט. "ובהליך בפני רשם ההוצאה לפועל, תוחזר מחצית האגרה, אם חזר מבקשתו בטרם הורה הרשם על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים, כאמור בסעיף 190א לחוק". ההצעה שלהם כרגע תיקון תקנה 7. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, האמור ביישומן א, ואחריה יבוא. הנוסח המקורי שהועבר משר המשפטים מסוים, ואני אקריא אותו עם תיקוני נוסח שמשרד המשפטים כבר העביר לנו.

הוגשה לוועדה ציבורית השגה על בחינה מקצועית לפי תקנה 20 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים, והתקבלה ההשגה,

תושב למשיג לפי בקשתו האגרה ששילם בעד הגשת ההשגה. הם בעצם אומרים שאדם שרוצה להגיש השגה על בחינה, צריך לשלם אגרה.

אם ההשגה שלו התקבלה, הוא יוכל לקבל בחזרה, אבל הוא צריך לבקש. הוא צריך להגיד: אני רוצה שתחזירו לי את האגרה. השאלה היא למה אם מקבלים את ההשגה שלו, לא פשוט להחזיר לו את האגרה, במקום לבקש ממנו. הסעיף הזה מנוסח ככה, כי בגלל טעויות מערכתיות בתום לב, את צריכה להתמודד עם תובענות ייצוגיות. תרשמו התחייבות מפי, שהמנגנון יהיה וולנטרי. עבור הטעות הבודדת, ואם אדם יראה שלמרות שהתקבלה השגתו הוא לא קיבל אגרה, הוא יפנה אלינו ונחזיר לו. בסדר גמור. תודה.

הצמדה למדד. כל התקנה הזאת הופכת להוראת קבע. 8א. הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

סכום שהשתנה, כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

הממונה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה, עקב האמור בתקנות משנה א.

בתקנה זו המדד מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד החדש המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי. המדד היסודי המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם. לעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה המדד שפורסם לאחרונה, לפי יום תחילתן. התיקון שהם מבקשים בתקנה: בתקנה 8 לתקנות העיקריות,

במקום נובמבר יבוא דצמבר. זה נועד כדי להתאים למנגנונים הנהוגים להצמדת סכומים. הקביעה בתקנות היא שהסכומים משתנים אוטומטית ב-1 בינואר בכל שנה. בשלב שאנחנו נמצאים ב-1 בינואר והסכום משתנה, כבר ידוע מהו המדד המעודכן יותר, מאשר זה שפורסם בנובמבר, והוא זה שהתפרסם באמצע דצמבר. חשבנו שעדיף להיות כמה שיותר מעודכנים ובהזדמנות זאת לתקן את המנגנון הזה. תחילה זהו סעיף התחילה המקורי שהיה גם בתקנות הקודמות. אני לא אקריא אותו. תוקף מוצע לבטל את התקנה של התקוף. זאת הייתה התקנה שקבעה את התוקף של הוראת השעה עד ליום 1 במרס 2021, ובגלל סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת - - - אני מבקש להמשיך להקריא. אנחנו באמצע הקראה, אנחנו לא בהסברים. בסדר, אני ממשיכה. תוספת הגדרת בקשה בתקנה 1 ותקנה 2: אחרי פרט 2, יבוא: טור א' הבקשה. הייתה בקשה לתביעת חוב מתוקנת וביקשו להסיר אותה. פרט 3 בקשת רישום לבחינה מקצועית לפי תקנה 19 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים 400 שקלים.

הגשת השגה לוועדה ציבורית על בחינה מקצועית, לפי תקנה 20 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים 200 שקלים. פרט 5 הגשת מועמדות להיכלל ברשימת נאמנים, אחת או יותר, שמגבשת ועדה ציבורית ליחידים לפי תקנה 23 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים 500 שקלים. פרט 6 הגשת מועמדות להיכלל ברשימת נאמנים, אחת או יותר, שמגבשת ועדה ציבורית לתאגידים, לפי תקנה 23 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים 500 שקלים. פרט 7 השתתפות בראיון אישי בפני ועדה ציבורית, כמשמעותו בתקנה 26 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים, לנאמן שמנוי על רשימת נאמנים, ולא חייב באגרה לפי פרטים 5 ו-6. תחילה. סעיף 9. תחילתה של תקנה 3 ביום ט' בחשון התשפ"ב,15 באוקטובר 2021. הוראת שעה. תקנה 10. בתקופה שעד יום ט' בחשון התשפ"ב, 15 באוקטובר 2021, יראו כאילו בפרט 1 לתוספת לתקנות העיקריות,

נאמר: 1,400. זה משהו שנשמט לי מההקראה קודם. בנושא של תשלום 1,400 שקלים, מציעים לקבוע בפרט 1 בטור ב', במקום 1,594,

היה כתוב כאן 1,400, וכעת מוצע לכתוב אפס. שוב, המשמעות המשפטית היא שעד ה-15 באוקטובר 2021, ייגבו 1,400, והחל מהתאריך ההוא אפס.

האם גם תקנה2 הוראת שעה? התשובה היא לא, מכיוון שבתוספת שאליה מפנה תקנה 2, יש אגרות חדשות.

אלה שישלמו עבור היכללות ברשימת הנאמנים, ואין כוונה שהן יפקעו ב-15 באוקטובר. לכן עשיתם את העניין עם ה-1,400 ואפס. עורכת הדין גילד חיו, הערה קצרה. אני לא בטוחה אם הבנתי נכון. עשיתם את סעיף 4, שזה סעיף הפטור,

לעומת זאת, סעיף 2, החובה לשלם 1,400 שקלים, הוא סעיף שלא יפקע. יכול להיות שנגיע למצב שבעוד שלושה חודשים הסעיף הזה יישאר, והסעיף של הפטור יימחק. חייבים לעשות הוראת שעה בתוך הטבלה הזאת,

שהתשלום של 1,400 יפקע, ולא הפטור יפקע. מה שעשינו זה עניין של טכניקה חקיקתית. התוצאה המשפטית של מה שעשינו היא כזאת, שמה שיישאר כהוראת שעה שפוקעת ב-15 באוקטובר, זה שני רכיבים: גם האגרה בעד פתיחת הליכים. היא לא פוקעת כי היא פשוט כתובה בתוספת, אלא היא מתאפסת לאפס, וזה אותו דבר. גם ההסדר שקבוע היום בתקנה 4. זה המכלול, והם יחדיו יעמדו בתוקף עד 15 באוקטובר. כפי שצוין כאן, אנחנו מתכוונים לבוא לפני כן כדי לייצר הסדר שלם. גם הוראת הפטור מתבטלת ב-15 באוקטובר, וגם האגרה. גם הסכום של האגרה בעד בקשה לצו פתיחת הליכים. חברים, אני ניגש להצבעה. מי בעד אישור חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021. מי בעד? הצבעה התקנות אושרו. התקנות אושרו, תודה. מצפים להיפגש כאן לפני ה-15 באוקטובר. תודה לכם, תודה לכל המשתתפים בזום, וכמובן גם כאן. אנחנו נקבע רוויזיה, כדי שאף אחד לא יגיש אחרי זה רוויזיה. זה לא הולך למליאה. חברים, אני מכריז על רוויזיה. תודה לכולם, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.